בוקר טוב לכולם, אנחנו פותחים את הישיבה. הישיבה תתנהל ככה: אני אגיד דברי פתיחה, היועצת המשפטית של הוועדה תתייחס ואחר כך נפתח את זה לדיון - אני מבקש שהדיון יהיה דיון ענייני - ואחר כך אנחנו נעבור כמובן להצבעה. אנחנו היום יושבים בישיבה הזאת להתאים את הנוהל לחוות הדעת שיצאה אתמול על ידי הייעוץ המשפטי לכנסת, ובעצם זאת מטרת הישיבה עכשיו. איך בכלל הייעוץ המשפטי אפשר את הדיון הזה,

זה דיון יזום, כבר לפני חודש אישרנו את הנוהל הזה. שלמה, אתה תוכל לדבר, אבל כשתינתן זכות דיון, ואני אומר, תינתן לך זכות דיון. אני כבר אומר שצפויה היום עוד ישיבה בסביבות השעה 14:00 לדיון שביקשתי בעצם כבר ביום רביעי לפני שבוע וחצי, להקמת הוועדות הקבועות, לרבות ועדת הכנסת - דיון שנדחה לצערי מהיום שביקשתי, יום חמישי לפני שבוע וחצי, נדחה להיום בעקבות העובדה שהייעוץ המשפטי לכנסת ביקש שתי חוות דעת: חוות דעת ראשונה שקבעה שניתן לדון בנושא של הקמת ועדות קבועות וועדת כנסת לדיון חסינות, וחוות דעת שנייה שהוא ביקש שאמרה שהוא לא יכול למנוע את זה. אפשר גם לקיים דיון על החינוך המיוחד, שקורס? אין בעיה. גם את זה אנחנו מבקשים. אני אשמח. זה הרבה יותר דחוף, החינוך המיוחד שקורס. יש בעיה מאוד רצינית במשרד החינוך. בגלל זה ביקשנו להקים את כל הוועדות. אז עוד פעם אני מבקש, לא להתפרץ. תינתן לך זכות דיון. זכות דיבור. דיון, דיון אני רוצה. זכות דיון.

אני חייב להגיד שאין בעיה, תתמכי בהקמת ועדת חינוך בדיון שיהיה ב-14:00. אני רק אזכיר שגם אני וגם חלק מחברי הוועדה הנוספים רצו להקים ועדות קבועות כבר לפני חודשיים, ומי שהתנגד אז היה הליכוד. את יכולה לפנות ישירות לשר. אדוני היושב-ראש, אבל זה לא חלק מהדיון.

אני מערער לא בדיון עצמו אלא עצם קיומו של הדיון הזה. בסדר, אבל תינתן לך זכות דיון. אני רוצה לציין שאנחנו בימים שמחייבים לדעתי ממלכתיות.

קיימנו עד עכשיו את כל הוועדות בצורה ממלכתית, אני מצפה שזה ימשיך גם הלאה ואני מצפה גם שדעת הרוב תקבע. אנחנו פה בדמוקרטיה פרלמנטרית ולכן אני חשבתי שזה תמוה שגם מבקשים דיונים בחסינות וגם מתנגדים להקים ועדות קבועות או ועדת כנסת לקיום הדיונים, זה נראה לי תמוה מאוד. מתנגדים לקרקס פוליטי, לא לדיונים. אני מסכים, דרך אגב. אני גם מתנגד לקרקס. מי שמנהל את הקרקס זה בטח לא אנחנו. איפה תידון בקשת החסינות? הנאשם בשוחד - - - תמר, גם לך אני אומר. אחרי שתיבחר כנסת שתזכה למנדט הציבור, לא כנסת שהתפזרה. מי שאין לו מנדט זה הממשלה. לכנסת יש מנדט. תקרא את החוקים. הכנסת הזאת התפזרה וברור לך שהדיון יהיה קרקס פוליטי ולא דיון מהותי.

יושב-ראש הוועדה, האם יואיל בטובו - - - תמר ושלמה, אני קורא את שניכם לסדר.

אני אתן לך לדבר כשיגיע זמנך. אני ביקשתי קודם. אני חושב שזה רלוונטי לקיום הדיון.

אבל אם אתה לא תאפשר לי לדבר עכשיו יכול להיות שאתה עורך דיון לריק. יש לי טענות מקדמיות. אז אתה תדבר במועד שיינתן לך. - - - אני עוד פעם קורא לך לסדר. אתה תדבר כשתינתן לך זכות דיבור. יש פה את ארבל. יש לי קודם טענות מקדמיות. מה זה, בית משפט פה? סוג של בית משפט.

זאת ועדה מסדרת. אני קורא את הנושא. אתה רוצה לאפשר לי לומר? אני אאפשר לך כשתינתן לך אפשרות, תחכה בסבלנות. אני מקריא. אני מבקש, ברשותך, מחברי הקואליציה, עד שלא יתאפשר להבהיר את הטענות המקדמיות שלנו, לא להשתתף בדיון הזה.

הדיון הזה הוא דיון פסול - - זה נהיה איום קבוע. זה איום קבוע.

הוא לא מתבצע כדין ולכן אני מבקש לא להשתתף בדיון עד שהטענות שלנו יישמעו. אין כנסת אבל יש קואליציה.

קשה לחברי הליכוד להתרגל למצב שהם מיעוט. בתור אחד שישב שבע שנים באופוזיציה, תתרגלו לזה. עמר, בינתיים אתם קרסתם. בינתיים אתם קרסתם. - - - זו הדמוקרטיה שלנו, ואתם מיעוט. בינתיים אתם קרסתם. ללא החיבור עם מרצ לא הייתם עוברים את אחוז החסימה. כשהטיעונים חלשים אז אתם צועקים. - - - תעברו את אחוז החסימה - - - את בכלל עוד לא התרגלת לשבת בכנסת. תתרגלי להיות במיעוט. קטי, כשהטיעונים חלשים אתם צועקים. אדוני היושב-ראש, הטענה היא הצעה לסדר. קטי, אני קורא אותך לסדר. המפלגה שהקימה את המדינה, שנמחקת או-טו-טו. אני קורא את הנושא. הנושא שעומד כרגע על סדר-היום: החלטת הוועדה המסדרת בדבר מועדי פגרת הבחירות לכנסת ה-23 ופעילות הכנסת בפגרה - החלטה מס' 2. אני קורא את הנוסח: "בהחלטת הוועדה המסדרת מיום י"ז בכסלו התש"ף, 15 בדצמבר 2019, בסעיף 9(א), במקום "הוועדה המסדרת וועדת הכנסת רשאיות לקיים ישיבות בעניינים שבסמכותן, באישור יושב-ראש הכנסת לאחר שקיבל חוות דעת מהיועץ המשפטי של הכנסת, ללא אישור ועדת ההסכמות" יבוא "הוועדה המסדרת וועדת הכנסת רשאיות לקיים ישיבות בעניינים שבסמכותן, ללא אישור ועדת ההסכמות,

דיונים כלליים בנושאי פיקוח על הממשלה, דיונים בהצעות לסדר היום שהועברו מהמליאה ודיוני חקיקה וחקיקת משנה, יחייבו אישור של יושב-ראש הכנסת לאחר שקיבל חוות דעת מהיועץ המשפטי לכנסת"." למה השמטת את "נושאים שעל סדר-היום הציבורי", שנמצא בחוות הדעת של היועץ המשפטי? מבחינתי, הנושאים האלה, בנוסח שאתמול אישרה לי היועצת המשפטית לוועדה, הנוסח הזה - - - הנוסח הזה אושר על ידי היועצת המשפטית? ארבל, את אישרת את הנוסח הזה?

היא תדבר ואחר כך אתה תוכל לשאול שאלות. מתי הודעה נגד ארבל?

- - - חבר'ה, קשה לי. קשה לי. אתם לא מאפשרים ליושב-ראש להשלים משפט. די עם זה. למדנו ממך, פנינה. הנוסח הזה הוא בעצם התאמה של חוות הדעת שניתנה אתמול. אני עוד פעם בא ואומר: אני מצטער על זה שנדרשנו לחוות דעת המשלימה. אני חושב שיושב-ראש הכנסת, ברגע שבאו ואמרו בחוות הדעת הראשונה לפני שבוע ויום שניתן לקיים דיונים בנושאים האלה ושניתן להקים ועדות קבועות וועדת כנסת ולקיים דיונים בחסינות בתקופה הזאת, ושיש רוב מוצק של 65 חברי כנסת שהודיעו שהם רוצים את הדיונים, היה צריך כבר לפני שבוע ויום לשחרר את הדיונים. הוא עמד על עוד חוות דעת שניתנה אתמול והבהירה את מגרש גבולות הסמכות שלו, ולכן אנחנו היום מתאימים את חוות הדעת, שלא יהיה אחר כך עוד ספק או עוד עיכובים.

המטרה שלנו היא בסופו של דבר לסיים את התהליך הדמוקרטי והפרלמנטרי של הקמת ועדות - - כן,

- - בוועדה ובמליאה, לסיים את הנושא הזה בהצבעות מסודרות ואחר כך לעבור - בהנחה שהוועדות יוקמו וועדת הכנסת תוקם - לעבור לדיון מסודר, ענייני ויעיל והוגן בנושא החסינות. אני מבקש לדבר. אני מצפה שחברי הכנסת לא ינסו לעכב את הדיונים, לא ינסו לחבל בדיונים הענייניים.

יכול להיות שנעשה לך את זה קל - - - לא ינסו - - - תן לי לומר ואנחנו נלך מפה.

תן לי לומר.

לא ינסו לחבל בדיונים הענייניים, היעילים וההוגנים בנושא החסינות - - וואו,

- - אני מצפה שזה מה שיהיה ושאנחנו באמת נדון בצורה יעילה. אני מבקש להגיד דברים. אתה תקבל את רשות הדיבור. לפני שחברי הקואליציה - - - אתה תקבל את רשות הדיבור לפי החלטת היושב-ראש. אני מבקש עכשיו שארבל תחווה את דעתה בנושאים האלה ואחר כך אנחנו ניתן זכות דיבור לחברי הוועדה ולחברי הכנסת.

יושב-ראש הקואליציה, חבר הכנסת מיקי זוהר, הגיש עכשיו מכתב. איזה קואליציה? יושב-ראש סיעת הליכוד. יושב-ראש סיעת הליכוד הגיש מכתב שמעלה טענות שונות לגבי הדיון שמתקיים כעת, אז ככה הספקתי עכשיו מהר לרפרף על זה. אני אתייחס לדברים וגם לדברים שאמר יושב-ראש הוועדה.

הטענה הראשונה שנטענת כאן שלא ניתן אישור יושב-ראש הכנסת לכינוס

והתשובה היא שניתן אישור.

אני דיברתי איתו, ודיברתי איתו בבוקר. בבקשה לא להפריע . רגע, רגע. לא להפריע. תדבר אחריה. - - - היא אומרת שכן, מה אתה אומר שלא.

לא להפריע לארבל. אתה שומע פה טענה. - - - אני מבקש לא להפריע. הוא מעיר על מה שהיא אומרת.

לא להפריע לדיונים. בסדר, אתה רוצה להוציא אותי, אני אצא לבד. אני אוציא אותך אם צריך. אני אצא לבד, בלי שתגיד. מזכירת הכנסת נמצאת כאן. אני מבקש לא להפריע. היושב-ראש אמר לנו: לא נתתי אישור לקיום ישיבה. אמר בצורה ברורה - - - - - אם יש אישור או אין אישור. בבקשה לא להפריע יותר.

- - ולא נתן אישור לקיום הישיבה, כך אמר יושב-ראש הכנסת. אמר לנו עכשיו.

להפריע. דרך אגב, אני גם דיברתי איתו אישית אתמול לפני האישור. הוא אמר שאין אישור לקיום הישיבה. אז לי הוא אמר משהו אחר אתמול.

אז יש פה את ירדנה.

אבל יש לנו הוראת חוק שקובעת שברגע שיש בקשת חסינות, ועדת הכנסת תדון בה בהקדם האפשרי. נקבע שעצם ההוראה הזאת אינה יכולה לחייב את הכנסת להקים את ועדת הכנסת, אבל מרגע שיש רצון של רוב חברי הכנסת להקים את ועדת הכנסת, ביחד עם ההוראה הזאת שציינתי, בוודאי שלא ניתן למנוע את הקמת ועדת הכנסת, ובהמשך גם קיומם של דיוני חסינות. מה זה אומר בהקדם האפשרי?

בבקשה. בהקדם האפשרי. זה לא אפשרי אבל זה - - - אתה מתפרץ לדיון. הדיון נעקר מתוכן - - - בגלל שזה קרקס בחירות. תמשיכי בבקשה. יש עתירה לבג"ץ תלויה ועומדת בסוגיות הללו - - - בבקשה,

לקרוא אותך לסדר פעם ראשונה? אתה יכול לקרוא אותי לסדר אבל - - - אתה תדבר אחרי שהיא תסיים את דבריה. לגבי עצם ההצעה של יושב-ראש הוועדה לתקן כעת את ההחלטה מלכתחילה, ההחלטה שהתקבלה כאן בוועדה לגבי סדרי העבודה בפגרה קבעה שיושב-ראש הכנסת נדרש לאשר את ישיבות הוועדה המסדרת ולאחר מכן ישיבות ועדת הכנסת, לאחר שקיבל חוות דעת מהיועץ המשפטי לכנסת, כשההנחה הייתה שיושב-ראש הכנסת הוא גורם ממלכתי שרואה גם מעבר לשיקולים פוליטיים רגילים שעומדים לנגד עיני חברי הכנסת ויושבי-ראש הוועדות. מאז קבלת אותה החלטה כאן בוועדה ניתנה חוות דעתו של היועץ המשפטי של הכנסת, שאמרה שבעניינים מסוימים כמו עניין הקמת ועדות הכנסת הקבועות שיקול דעתו של יושב-ראש הכנסת מצומצם מאוד. ההצעה שמונחת כעת בפניכם בעצם מתכתבת עם אותה חוות דעת. היא נעשתה גם בתיאום עם יושב-ראש הכנסת עצמו והיא באה ואומרת שבעניינים מסוימים שבהם קבע היועץ המשפטי של הכנסת ששיקול הדעת מצומצם, לא יידרש אישורו של יושב-ראש הכנסת, ויושב-ראש הוועדה יוכל לכנס את ההחלטה. אבל הדיון הזה עצמו עכשיו זה דיון יזום בלשנות תקנון, לשנות נוהל שכיבדנו כבר לפני חודש. זה לא תקנון.

אז זה משהו שלא צריכים לשנות. - - - אני מבקש, ארבל תסיים את ההסבר ואחר כך תשאלו.

השינוי עכשיו מתכתב עם חוות הדעת והוא קיבל את אישורו של יושב-ראש הכנסת. שטוען שהוא לא נתן. בבקשה, תשלימי את דברייך.

בואו נשאל את מזכירת הכנסת. היא פה. מה, היא לא יכולה לדבר? אתם מדברים בשמו? כחבר ליכוד לא נתן, כיו"ר הכנסת נתן. צריך לשים לב שההצעה שהציג יושב-ראש הוועדה לא מוציאה את יושב-ראש הכנסת, את הצורך באישור שלו מכל דיוני הוועדה המסדרת או ועדת הכנסת. במקרים שבהם יש לו שיקול דעת, עדיין יידרש אישורו והוא יוכל להחליט אם לתת אותו או לא מה שאנחנו קראנו, מקרים שבהם יש חשש שבו יושב-ראש ועדה יעשה שימוש לרעה או ניצול לרעה של דיוני הפגרה, בעניינים כלליים אם תגיע הצעה לסדר-היום, אם יהיו דיוני חקיקה, דיונים של חקיקת משנה. למה ירד "נושאים שעל סדר-היום הציבורי"? כתוב בחוות דעת של היועץ המשפטי, שגם זה טעון אישור יושב-ראש הכנסת. בנוסח כאן זה לא כתוב: נושאים שעל סדר-היום הציבורי. ראש ממשלה לא על סדר-היום הציבורי? שאלה גם מה זה נושא שעל סדר-היום הציבורי. שייכנס, אחר כך נדון בזה.

חשוב להבהיר את הדברים עכשיו. אם מדובר למשל על עניין של חסינות, אומנם הוא נמצא על סדר-היום הציבורי כי כולם מדברים עליו, אבל ברור שזה נושא שבו שיקול הדעת של היושב-ראש מאוד מצומצם ולכן הוא נכנס לגדר ההחלטה הזאת שבה לא יידרש אישורו. תמשיכי בבקשה. חשוב להבהיר את זה כבר עכשיו. פשוט בוחרים בדיוק את מה שיתאים כדי כן לעשות פה קרקס של "רק לא ביבי". - - - אי אפשר שהוא ככה יפריע. אני אוכל לענות על שאלות נוספות ככל שיתעוררו. אני אשמח, כן. אתה לא מנהל את הישיבה, אז בבקשה תמשיכי.

אנחנו רוצים - - - אתה מפריע. מספיק.

לא מדובר פה בעניין חדש שצץ לפתע. הוועדה דנה בעניין הזה, נושא החסינות והקמת הוועדות היה לנגד עיניה כשקיבלה את ההחלטה הקודמת, היה ברור שהדברים יהיו כפופים לחוות דעת של היועץ המשפטי לכנסת. ומשניתנה אתמול חוות הדעת, בעצם ההצעה שבפניכם באה להתאים את ההחלטה לאותה חוות דעת, והוועדה שקיבלה את ההחלטה הקודמת מוסמכת לשנות את החלטתה בהתאם לחוות הדעת. למה היא שינתה? אלה בגדול הדברים. ככל שיהיו שאלות, בבקשה. תודה רבה. אנחנו נלך לפי - - - אוקיי. אני מדבר - - - רק רגע.

רק רגע. תקבל את זכות הדיבור. אני מבקש. יש לי טענות חשובות - - כבר תקבל את זכות - - - - - שאתה מתעלם מהן כבר חצי מהדיון, וחבל, כי אחר כך - - - אנחנו 20 דקות בדיון.

אחר כך אתה לא תוכל לבוא ולהתחמק מזה,

אף אחד לא מתחמק, תאמין לי.

חבל שאתה לא מאפשר לי. טוב. מיקי, בבקשה.

אני רואה שאף אחד לא הרים יד, אז מיקי.

מאיר רשום. סליחה. לא, אני הולך לפי הסדר. תן לו לדבר.

אני הולך לפי סדר הרישום. לך לפי הסדר, אבי. אני אומר לך שאתה עושה טעות. יש פה סדר רישום. אתה עושה טעות. אני מבקש אפילו שהיועצת המשפטית תחווה את דעתה. יש כאן טענות מקדמיות שיכולות בכלל למנוע את קיום הדיון. בבקשה, מיקי. אני מבקש מהיועצת המשפטית שתיתן לנו המלצה. אני רק אומר. מיקי ידבר נתתי פה קדימות למיקי למרות שהוא לא הראשון שביקש

אני אומר בצורה ברורה, אנחנו נעבור לפי סדר הדוברים. לכן, אני בא ומבקש, אל תתפרצו לדברי אחרים. כל מי שיבקש, ידבר. פשוט תבקשו, ותדעו, כל אחד ידבר לפי סדר הדוברים. אם מישהו יתפרץ אני אדלג עליו והוא יתעכב להיות אחרון. בבקשה, מיקי. אני מבקש לאפשר לי להשלים את דבריי, יש הרבה טענות.

טענה ראשונה לפני בכלל שאני מתחיל לדבר האם אפשר לקבל הוראה או הודעה מיושב-ראש הכנסת שהוא אישר את קיום הדיון היום? כל עוד הוא לא נותן אישור לקיום הדיון היום, הדיון הזה לא יכול להתקיים - - הוא ניתן. - - והוא יתקיים בלא אישור יושב-ראש הכנסת, בהתאם למה שהוא אמר לפני עשר דקות. לכן אני מבקש קודם כול לעצור את הישיבה - - - - - - - לקבל אישור ברור כתוב מיושב-ראש הכנסת לקיום הישיבה. אם יתקבל אישור כתוב מיושב-ראש הכנסת לקיום הישיבה, אנחנו נשתתף בה.

אין לי טעם לדון או לדבר בישיבה שאין לה שום אפשרות לביצוע בכלל כי יושב-ראש הכנסת לא התיר אותה. שיתיר את הישיבה. אז בוא אני אבהיר לך. אוקיי. יושב-ראש הכנסת, דיברתי איתו אתמול. הבקשה הוגשה דרך אגב סמוך אחרי הנאום שלו וגם אחרי התייעצות עם הייעוץ המשפטי של הוועדה ומזכירות הוועדה. מה הבעיה לבדוק? שנייה, ניר. לכן אני אומר, ברמת לוחות זמנים הבקשה הוגשה בסביבות השעה 19:00, אחרי שדיברתי עם הייעוץ המשפטי של הוועדה ומזכירות הוועדה, ולכן זה התעכב עד 19:00. הבקשה הגיעה ליושב-ראש כבר בסביבות 19:00 בערב. אני דרך אגב דיברתי איתו אישית בסביבות 21:00. יש מסמך שמאשר את קיום הדיון? בוא, אני לא בחקירה.

אני נותן לך תשובה. תביא אישור. אני נותן לך תשובה. זה לא חקירה.

אז אני ממשיך.

תביא אישור. אני קורא לך לסדר פעם ראשונה, לא להפריע לי כשאני מדבר. אתה יכול לדבר כמה שאתה רוצה - - - אני קורא לך לסדר פעם שנייה לא להפריע לי כשאני מדבר. אני אמשיך. אני קורא לך לסדר פעם שלישית. בבקשה תצא. אין בעיה, תמשיך לבד.

(חבר הכנסת מכלוף מיקי זוהר יוצא מאולם הוועדה). אני דיברתי עם היושב-ראש באופן אישי בשעה 21:00 בערב, אמר לי שהאישור עומד לצאת תוך כמה דקות.

מזכירות הוועדה קיבלה אישור שלפי חוות הדעת של היועץ המשפטי לכנסת הוועדה יכולה להתכנס. האישור ניתן ב-21:22.

כן. מיושב-ראש הכנסת? מראש המטה שלו, טינה, שהוציאה את זה בהרשאה שלו. יאללה, נרגעתם? אני חיכיתי בסבלנות, בעקבות זה יצא אחרי זה בשעה 21:30 לערך, הזימון לכל חברי הוועדה. רק שתדעו שהעיכוב מ-19:00 עד 21:30 - - - הוא ידע מה הכותרת של הדיון? הוא ידע. הוא ידע מה הכותרת. אבל מה הבעיה - - - - - - אם זה הקמת ועדה זה משהו אחד, אם זה - - - הוא ידע - - - ב-22:00 בלילה להוציא זימון זה מחטף. בבקשה לא להפריע. את ביקשת רשות דיבור? אפשר למען הסר ספק לבדוק את זה לפני שממשיכים? אתה אומר. את ביקשת רשות דיבור? אבי, אתה ביקשת לנהל בצורה עניינית, אז תענה לנו.

למען הסר ספק. - - - אנחנו יכולים לקבל את האישור בכתב? אני ממשיך את הדיון של הוועדה. אז אנחנו

אז אני עכשיו בא ואומר. ארבל, אפשר לקבל את האישור בכתב? יש אישור. אפשר לקבל אותו? לראות אותו? די עם המשחק הזה - - - יושבת כאן מזכירת הכנסת,

מעולם לא ביקשנו אישורים כאלה - - - כי מעולם שאלה כזו לא עמדה - - - היושב-ראש אישר או לא אישר. אנחנו ממשיכים בדיון. יושבת כאן מזכירת הכנסת, שתיתן לנו תשובה. מעולם עניין של אישור ועדה לא עמד בספק. יושבת כאן מזכירת הכנסת, שתיתן לנו תשובה. למה לא נותנים לה את זכות הדיבור?

באופן הזה ניתנים בדיוק כל האישורים על ידי יושב-ראש הכנסת. טינה מוציאה את האישורים באישור שלו, אחרי שהיא מקבלת טיוטת סדר-היום, ומשיבה למנהלת הוועדה בכתב, זה בדיוק מה שבוצע הפעם. אנחנו מבקשים לראות את האישור בכתב.

אתם קיבלתם תשובה. אני חושב שזו חוצפה שאתם לא מקבלים את האמירה של היועצת המשפטית ומזכירת הוועדה, ואנחנו ממשיכים בדיון. אבל משהו לא ברור כי הוא אומר שהאישור הוא בגלל חוות דעת של היועץ המשפטי - - לעולם עניין של אישור קיום ועדה לא עמד בספק. יש ספק, תבדקו את האישור. - - - - - והיועץ המשפטי נותן לו פררוגטיבה לא לקיים את הדיון הזה, זאת אומרת משהו כאן לא ברור. או שהטעו אותו כשהוא נתן אישור או - - - - - - זה לא ברור,

היועץ המשפטי נותן לו את הסמכות למנוע דיון על שינוי נוהל.

שרן, האישור לא ניתן אף פעם בכתב. באמת. לכל החברים שנמצאים פה, מעולם לא הוטל בספק קיום ועדה - - - אנחנו מבקשים לראות את האישור בכתב.

מה, אתם מסתירים משהו? שרן, אנחנו ממשיכים בדיון.

זה נראה שיש כאן הטעיה של יושב-ראש הכנסת כי הוא אומר, בהתאם לחוות הדעת של היועץ המשפטי - - - לא, זה נראה שאתם לא מאמינים ליושב-ראש הכנסת שאתם בחרתם.

היושב-ראש אמר לנו שהוא לא אישר את קיום הוועדה. אם הוא אומר שזה בהתאם לחוות דעת ואין לו ברירה,

הטעו אותו, הדיון הוא לא על הקמת ועדה. אישור כתוב.

קארין, ואז מאיר כהן. בבקשה, קארין. מה הבעיה להראות לנו את האישור? אבי, חזרתי. אני רוצה להשלים את דבריי, הייתי באמצע. בבקשה, אתה אחר כך, עכשיו קארין. עצוב שזה מגיע לרמה

מאיר, תדבר.

אומר היושב-ראש ואומרת היועצת המשפטית לוועדה שאכן יושב-ראש הכנסת אישר. לא שמענו.

סליחה. לך אליו. אם אתם טוענים שהוא לא אישר,

תביא ליושב-ראש הוועדה אישור ממנו, רשום שהוא לא מאשר את הוועדה. בסדר, פייר אינאף.

זה אחד.

אומר יושב-ראש הוועדה, ואנחנו מגבים אותו, והיועצת המשפטית, שהוא עושה את זה בסמכות של היושב-ראש וזה מצוין.

פייר אינאף. אבל היושב-ראש גם אומר - - - שלמה,

ניתן אישור. לא, לא.

אני לא שולח אותו לשום מקום. ניתן אישור.

רגע, אתם חוזרים בכם עכשיו? אבי, אם הם טוענים אחרת - - - מאיר, מה קורה?

אני לא מבקש פעמיים. הוא נתן אישור אתמול. אין כזה דבר. אני לא מכיר. רגע, אבי, אבי - - - אתה לא הולך לשום מקום.

אין פה דבר כזה. בשום פנים

ניתן אישור. אני לא אתן יד.

אבל אתה אומר שהאישור ניתן בהתאם - - - די, אני מנהל את הישיבה הזאת ואני רוצה להגיד את זה בצורה ברורה.

אבל ביקשנו לראות את המכתב,

אתה מקיים דיון בלי אישור ואתה בא אליי בטענות?

תפסיק עם הביזיון זה. תמשיך, מאיר. היועצת המשפטית אמרה שיש אישור.

אבל

תודה, אדוני היושב-ראש.

בבקשה, מיקי, תשלים את הדברים שלך. אז ראשית כול, אני חוזר ואומר שאנחנו לא מסכימים לקיום הדיון עד שאין יושב-ראש - - - בבקשה, תמשיך הלאה.

עד שאין אישור מיושב-ראש הכנסת. משיחות שערכנו איתו, הוא טוען שהוא לא אישר את קיום הישיבה.

די, תמשיך הלאה. שהוא לא אישר את קיום הישיבה והיא מבוצעת כרגע במחטף. תמשיך הלאה. מה "תמשיך"? אז תמשיך. כבר אמרת את זה. זה לא נכון, אבל תמשיך הלאה. אז אני אומר את מה שיש לי לומר. אתה לא חייב להסכים. בבקשה. היא מבוצעת במחטף בכפוף או בהתאם לגיבוי משפטי שקיבלת, אך בניגוד לעמדתו של יושב-ראש הכנסת. ומכאן, קודם כול, הישיבה הזאת דינה לא להתקיים. יאללה, תתקדם כבר עם הדיון הזה. זה דבר ראשון. זה כבר נשמע, נו. הבנו, כן. הלאה. תחדש, תחדש. דבר שני, אני מבקש שהיועצת המשפטית של הוועדה, שמעולם לא תקפתי אותה, מה לעשות - - - חכה,

כמה שאתם הייתם רוצים אולי, אבל לא. יש לה גם ניגוד עניינים? עובדים על זה עכשיו. אבל אפשר לבקר יועצים משפטיים, זה בסדר.

רק כשניגוד העניינים משרת אתכם, אז הכול - - - אתה מפריע למיקי?

אצלכם מותר לעבור על החוק - - - תמר, אדם זכאי כל עוד לא הוכחה אשמתו. אתם מנצלים את כל המערכת המשפטית לקרקס. בבקשה, מיקי, תשלים.

שלמה , עליך צועקים. על תמר לא. לא. גם לתמר אמרתי: לא להפריע. אני מכיר את היועצת המשפטית של הוועדה. היא תשמע את מה שיש לי לומר, את הטענות שיש להעלות, ואני מבקש התייחסות אליהן. ואני מבקש גם שיאפשרו לי להעלות את כל הטענות, כי יש לא מעט טענות. הן לא הרבה, אבל הן קיימות. תשתדל לא לחזור על אותו דבר כמה פעמים.

אני אתחיל בזה: יש הסבר פסיכולוגי למה שקורה כאן. אתם הייתם הרבה שנים המיעוט, ועכשיו אתם הרוב.

אתה זוכר שהקצת לנו שלוש דקות פעם? זאת אומרת, שכשאתם הייתם רוב השכל שלכם היה משובש?

למה לא? זה ההיגיון, לא?

עשר דקות זה די והותר. בבקשה. רק שלא יפריעו לי.

אני לא אתן שיפריעו, בבקשה. ולכן זה שאתם הרוב עכשיו, לא הייתם רגילים להיות הרוב, זה קצת הוציא אתכם מפרופורציות.

אנחנו מבינים. מיקי, עוד לא היה שאישרו למישהו לדבר עשר דקות. בבקשה, לא להפריע לו. תמשיך, תשלים.

בהתחלה גם היה לנו קצת את הטירוף הזה, אבל אחר כך נרגענו. הבנו שיש כללים שלא שוברים. יכול להיות שזה גם יהיה אתכם בהמשך. אחמד טיבי, בכלל, אתה חלק מהרוב, מהקואליציה. האמנת, אחמד? הינה, הגיעו הימים. הטענה הראשונה היא על כינוס הדיון שלא באישור היושב-ראש. כל עוד אין אישור מפורט של יושב-ראש הכנסת, הדיון חייב להתבטל. הטענה השנייה, עצם הדיון הזה שמתקיים פה היום, מתקיים על בסיס חוות דעתו של איל ינון, שחוות דעתו כרגע, מבחינתנו, ניתנה בניגוד עניינים, והוגשה עתירה לבג"ץ בעניין. לכן אני הייתי חושב שראוי היה לחכות לפסיקת בית המשפט העליון האם יש ניגוד עניינים או לא,

והאם ניתן להקים ועדת כנסת או לא, פעם שנייה. התעלמו מזה שיש עתירה תלויה ועומדת שעליה התבקשו גם היועץ המשפטי של הכנסת וגם גורמים בכנסת, כולל יושב-ראש הכנסת להגיב, ויש להם עד יום רביעי בשעה שתיים להגיב. אבל אתם עדיין מקיימים פה את הדיון למרות שבג"ץ, מבחינתכם, כבר לא כל כך רלוונטי. הרי בג"ץ היה האורים והתומים שלכם. היום אתם מתעלמים ממנו. מיקי, אתה מת לצחוק ממה שאתה עושה.

אני משחק במשחק שלכם. ואני מקווה שאם אני כבר הסכמתי לבוא לשחק במגרש הביתי שלכם, המינימום שתיתנו זה טיפה כבוד למגרש הביתי שלכם, לקהל הביתי שלכם, לאוהדים שלכם. זה לא המגרש שלהם, מיקי. זה לא נגד הליך דמוקרטי. זה נגד תהליך משפטי.

מאיר, אנחנו באנו למשחק חוץ. אנחנו אורחים. אנחנו לא היינו רגילים לעתירות לבג"ץ. תתחילו להתרגל.

אנחנו לא היינו רגילים ללכת לבית המשפט העליון. - - - תצטרכו להתרגל להרבה דברים, מיקי. באנו להתארח במשחק חוץ. מה אתה מצפה? ספורט.

יש פה ספורטאים, לא? טיפה כבוד לקהל שמגיע מרחוק, לקח אוטובוסים,

אתם דימונה, אתה מקריית גת. אז זה עניין אחד. העניין השני הוא, אני שוב חוזר ואומר, שעל כך מתבססת מהות הדיון, והתבססות הזאת היא התבססות פסולה. דבר שלישי, אתם צריכים להבין מה קורה פה. מבקשים לשנות את כללי פגרת הבחירות תוך כדי פגרת הבחירות. הקבלה: משנים את כללי המשחק תוך כדי משחק. עכשיו, כשאני מגיע לאשר את תקנון - - רגע, הוא לא מקשיב לך. אבי, מאוד כדאי שתשמע. - - כשאני הגעתי לפה לדיון המפורסם, שביקשנו לצאת וחזרנו וביקשנו שיאושר פרוטוקול מסודר, היה פה איל ינון ואמר בצורה ברורה איך התקנון הזה צריך להיראות, שליולי אדלשטיין צריכה להיות זכות וטו. הוא נילחם על זכות הווטו של יולי אדלשטיין פה בדיון הזה. יש פה פרוטוקול שאנחנו נפיץ אותו לכולם. אז הוא היה בסדר, איל ינון? רק שנדע.

עכשיו הוא שינה את דעתו. לא, רגע, אז הוא היה בסדר? קרה דבר או שניים מאז. מה קרה? מה השתנה? ראש ממשלה הגיש בקשת חסינות.

אבל מה השתנה לגבי איל ינון שעד כה הוא היה בסדר ועכשיו הוא לא?

יעל, תני לו להשלים. אז הוא לא הושפע מניגוד העניינים. אני רוצה לשאול את היועצת המשפטית של

אם אני מגיע לדיון על פגרת בחירות לפני פגרת הבחירות,

לפני פגרת הבחירות, ואני מסתמך על תקנון לצורך תקופת פגרת הבחירות, ואחר כך תוך כדי פגרת הבחירות מנסים לשנות את התקנון, האם הדבר סביר? האם הדבר הגיוני? האם זה אפשרי בגלל שניתנה חוות דעת משפטית שלא, מה שנקרא, ידענו על קיומה או שהיינו צריכים לדעת על קיומה בעת שאישרנו את כללי פגרת הבחירות? שאלה שאני מבקש עליה תשובה. מעבר לעניין הזה, אני רוצה - - - בפניכם עוד שני סעיפים מתקנון הכנסת. חלק י', תקנון הכנסת. ארבל מכירה אותו בעל-פה. פרק ראשון: תקדימים ופירושים, סעיף 141: "שאלה הנוגעת לדיוני הכנסת שאין לה הוראה בתקנון זה, תחליט בה ועדת הכנסת, והחלטתה תהיה תקדים מחייב כל עוד לא תוקן תקנון זה באותו עניין." זאת אומרת, ועדת הכנסת / הוועדה המסדרת רשאית לעשות שינויים כאלו ואחרים. ואז מגיע סעיף 142, סעיף המחץ, שאתם לא יכולים להתעלם ממנו. אם אתם תתעלמו ממנו היום, אני כבר אומר לכם שתוגש עתירה לבג"ץ בנושא, ותצטרכו להסביר את ההחלטה שלכם להתעלם ממנו גם לבית המשפט העליון,

סעיף 142: "הכנסת לא תדון בשום עניין בצורת דיון החורגת מהוראות תקנון זה או מהתקדימים" שימו לב, מהתקדימים, אין שום תקדים שכזה, "אלא אם כן דנה ועדת הכנסת והחליטה על כך בהסכמת כל חברי הוועדה שהשתתפו בהצבעה" כל חברי הוועדה שהשתתפו בהצבעה,

כל זה אומר גם אנחנו,

וכמובן, כל חברי הקואליציה, "החלטה כאמור לא תהי התקדים מחייב" מתוך סיבה שמעולם,

באף דמוקרטיה בעולם לא ניסו לעשות מתוך הכנסת מערכת לקמפיין הבחירות של אותם חברי כנסת שנמצאים ברוב. זה לא קרה באף דמוקרטיה. כן, נתניהו זה לא משהו שאתם אוהבים. אתם רוצים שהוא לא יהיה ראש ממשלה, אני מבין את זה. וזה בסדר. ברוב הדמוקרטיות, ראש ממשלה - - - רגע. זה בסדר. אני לא מבקר אותך עכשיו על טענותיך. טענותיך הן שלך. נתמודד איתן מול הציבור. אבל אתם יודעים מה אתם עושים פה?

אבי, אתה תהיה חתום לנצח על הפיכת הבית הזה לכלי פוליטי בתקופת בחירות. אתה מדבר ברצינות? - - - ראש הממשלה בעצמו הפך מדינה שלמה. אתה הבאת את חוק המצלמות שבוע לפני הבחירות. רק מזיז לו. הוא רגיל להסתדרות. מה אכפת לו. הוא רגיל להסתדרות.

אנחנו כשהיינו הרוב מעולם לא העזנו לעשות דברים שכאלה. היינו יכולים להבין - - - לא עשית את חוק המצלמות? חוק המצלמות לא עשית בתקופת הבחירות? סליחה, רגע.

אתה אישית. אתה שכחת? שכחת?

אתה רוצה תשובה? אתה רוצה תשובה? אתה לא עשית. כן, כן. זה היה כדי למנוע שתגנבו את הבחירות. אבי, כמה זמן נשאר לי? יש לך עוד שלוש וחצי דקות.

אוקיי, אפשר שלא יפריעו לי? בבקשה, לא להפריע. שלוש דקות. שתי דקות.

אבי אתה תירשם כמי שלקח את הכנסת הזו לדיראון עולם. זה יתהפך עליכם כמו בומרנג. היום אתם הרוב, מחר אתם המיעוט. וכשאתם תהיו המיעוט, כל התרגילים שעשיתם פה היום יעמדו לזכות הרוב הבא אחריכם.

זה אתה - - - את האפשרות לבני גנץ להקים ממשלה. ולכן אני אומר: היזהרו לכם, אל תתהללו יותר ממה שצריך.

למדנו מכם - - - כי העניין הזה פה כרגע, מבחינתכם, הוא משהו שיירשם בהיסטוריה של מדינת ישראל. מה יירשם בהיסטוריה של מדינת ישראל? שראש הממשלה ביקש חסינות ומונע דיון בחסינות. שהדיון של ראש הממשלה בעניין החסינות, שצריך להיות דיון מעין שיפוטי בלב פתוח ובנפש חפצה, התבצע כשכל סיעות האופוזיציה הכריזו מראש מה התוצאות שלו. אתם תיזכרו בתור מקום שרצה לאפשר טריבונל

ומי שהכריז הן סיעות הקואליציה. אתם הכרזתם. מי שהציע זה ראש הממשלה המושחת.

שיפוטי או מעין שיפוטי לחודש ימים בלבד, שאחר כך יצטרך להתחלף. אתם תרצו להיות אלו שרוצים לדון בחסינות למשך שבועות בודדים, כשידוע שחסינות מתחדשת מכנסת לכנסת. אתם תרצו להיות אלו שפועלים בניגוד לחוק-יסוד: השפיטה, שאומר שלא מקימים בית משפט למקרה מיוחד. אתם תרצו להיות אלו שפעלו לפי חוות דעת שניתנה בניגוד עניינים. את כל הדברים האלו אף אחד לא ישכח לכם. וגם אנחנו לא נשכח לכם. אבל אני אומר כך, הטענות המרכזיות שלי הן כהנה, ואמרתי את זה קודם ואני רוצה לחדד אותן לסיום דבריי.

כפי שאמרתי, איך ניתן, בהתאם לסעיפים שהקראתי פה, לשנות את כללי פגרת הבחירות תוך כדי פגרת בחירות? כמה זמן עוד נשאר לו? הוא מסיים. עד ה-2 למארס.

ברורה שחייב לאפשר זכות וטו ליושב-ראש הכנסת בקיום דיונים כאלו ואחרים, ואתם היום מנסים אולי לעקר את הזכות הזאת? ודבר נוסף, איך אפשר לקיים את הדיון היום כשאנחנו שומעים מיושב-ראש הכנסת שהוא לא אישר את קיום הדיון? אני מבקש תשובות לשאלות האלו.

וכמובן שהתשובות האלו יכולות גם לשמש - - - תודה,

אני רק רוצה להגיד בצורה ברורה: מכיוון שאני אישית דיברתי אתמול עם יולי, ומכיוון שהיועצת המשפטית של הוועדה דיברה איתו, ומכיוון שיש גם אסמכתא בכתב באותו נוהל בדיוק שיש אסמכתאות קודמות, אז הטענה בנושא הזה היא פשוט לא נכונה עובדתית. בבקשה, תשובה קצרה של ארבל. אני רוצה להתייחס פה לכמה דברים עובדתיים. הזכיר פה חבר הכנסת זוהר שהוגשה אתמול עתירה לבית המשפט העליון שהיא תלויה ועומדת. זה נכון. רק לא הוזכר שהוגשה גם בקשה דחופה למתן לצו ארעי שנדחתה על יד בית המשפט העליון. לא, אבל ארעי - - - לא, לא. זה לא דו-שיח. בבקשה. אני לא תוקף, אני רק עונה. לא, לא. קיבלת עשר דקות.

תן לה אפשרות להשיב, די. אם מישהו היה רוצה - - - אבל אמרת משהו חשוב,

אני לא מוכן שיפריעו לה. אבל היא אמרה משהו חשוב. אני לא מוכן שיפריעו לה. אבל שתדייק.

אי-אפשר ככה. עם כל הכבוד, יש עוד חברים בוועדה.

היא אמרה משהו חשוב.

אז בואו נשמע את ה"משהו חשוב". תמר, לא להפריע לה. שומעים אותך אומר שהיא אמרה משהו חשוב, אז תן לה לדבר.

לא, לא. ממש לא. אני לא מנסה לעשות פיליבסטר. נו, באמת. זה פיליבסטר? אי-אפשר לעשות פיליבסטר - - - רבותיי,

ארבל עוד לא סיימה.

לסדר. הערה לסדר. ארבל תסיים קודם. העותרים של חבר הכנסת זוהר והליכוד ידעו, כאשר הם רוצים למנוע שבית משפט ייתן החלטה זמנית בקשר לעתירה, לבקש זאת. ניתנה אתמול בקשה - - - לא על הדיון הזה, ארבל. לא ביקשנו צו ארעי על הדיון הזה.

אז לכן לא ניתן לטעון - - - אז אנא, תחדדי את

- - - שזה היה בהסכמה. בטח שיש. אין משהו שבא לא בהסכמה.

מיקי, מספיק. זה היה בוועדת ההסכמות. אז זה בהסכמה. רק בהסכמה באים בתקופת פגרת

ונקבע שלגבי דיוני ועדת הכנסת בנושא של שינויים בהרכב הסיעתי של הכנסת או החלטות שנוגעות לסיעות הכנסת, הוועדה יכולה לקיים את הדיונים גם ללא צורך באישור

אין הסכמה פה. האירוע הוא שונה. אין הסכמה, ארבל. בבקשה, תמשיכי. ולכן הוועדה יכולה לשנות. לא ניתן לומר לוועדה המסדרת,

שהיא לא יכולה לשנות את החלטתה.

בוודאי שהיא יכולה לשנות.

לא בהסכמה? לא בהסכמה. אבל זה שינוי כללי המשחק תוך כדי משחק. זה פשוט קרקס. אני קורא אותך לסדר בפעם הראשונה. - - - ארבל, תקשיבי, כל הכבוד.

אם לא בהסכמה, אין משמעות לפגרה. אין משמעות פגרה. אני מבקש לא להפריע יותר. אין מילים. למה יש פגרת בחירות?

אז לא להפריע ליועצת המשפטית, עם כל הכבוד.

- - - של כללי המשחק נהיה מאוד פופולרי. מתי השתמשנו בו לאחרונה?

כשרצו להביא תיקון לחוק המצלמות שבוע לפני הבחירות.

שטות. זו באמת הייתה שטות.

אתה הבאת. שטות. או כאשר אחרי שעבר חוק התפזרות רצו פתאום - - - זו דוגמה? אבל זאת דוגמה? זה היה בהסכמה? או כשרצו להעלות את אחוז החסימה. נגד הערבים הכול מותר. אני קורא אותך לסדר בפעם השנייה. אתה לא יכול להפריע ליועצת המשפטית כל הזמן. - - - זה לא דומה למקרה שבו - - - הצלחנו לעצבן אתכם,

הצלחנו לעצבן אתכם עד כדי שאיבדתם את - - - אני קורא אותך לסדר בפעם השלישית. אז אני מבקש שתפסיק להפריע ליועצת המשפטית. לא, מיקי חושב שזה דיון אישי שלו. - - - חוות דעת של היועץ המשפטי ועם החלטה של הוועדה עצמה. תודה. אני רק רוצה להשלים. אני חייב להגיד עוד פעם. גם דובר אתמול עם יושב-ראש הכנסת, אבל מעבר לזה, הנוסח תואם את חוות הדעת שניתנה אתמול. אנחנו מתאימים את הנוסח לחוות הדעת. והוא גם תואם את רוח דברי הוועדה מלפני שבוע. זה לא נכון. אתם הורדתם את הנושאים שעל סדר-היום הציבורי. זה לא מתאים לחוות הדעת.

בבקשה, אחמד. על סעיף 142 לא קיבלתי תשובה. מיקי, אתה מרשה לי? זה לא נושא שאין עליו הוראה בתקנון.

אנחנו לא פועלים פה באופן שלא קיים בתקנון. מה זה סעיף 142? בחלק י' בתקנון הכנסת, מה הוא אומר? מה המשמעות של זה? היא דוחה את הטענות. עמדתך היא שניתן להצביע בהצעת החלטה הזאת, נכון?

אחמד, בבקשה. מיקי, אני לא הפרעתי לך. לא, לא.

בעניין האישור של היושב-ראש, אני התקשרתי עכשיו ללשכת היושב-ראש והתשובה שאני קיבלתי, אני מצטטת: מיקי זוהר הוא לא הדובר שלנו. תקשיבו ליועצת המשפטית. עכשיו, ברגע הזה, היועצת המשפטית אמרה שיש אישור.

אז שהציבור בבית ידע שהיושב-ראש התיר את אישור הדיון הזה. אני אומר לך עוד פעם, הוא התיר. אני דיברתי איתו אישית, והוא התיר. אתה רומז על איום על היושב-ראש. - - - מאשר את קיום הדיון - - - אתה מאיים על היושב-ראש. זה נשמע איום. - - - אחמד, בבקשה, תמשיך. אתה מאיים על היושב-ראש. זה איום מרומז על היושב-ראש. זה איום מרומז על היושב-ראש.

האיומים זה הצד שלכם,

צביקה, בבקשה, תנו לאחמד להמשיך. איומים זה רק הצד שלכם. היושב-ראש הבהיר אתמול מי איים עליו כמו במאפיה. איומים של מאפיה זה הצד שלכם. היושב-ראש הבהיר את זה מאוד ברור אתמול. ואתה משתתף בפריימריז - - - בבקשה, אחמד. רצו להדיח אותו. הנקודה השנייה, אני הרבה בוועדת הכנסת. מעולם לא ניתן לנציג המיעוט לדבר עשר דקות. מעולם. זו הפעם הראשונה שנותנים לנציג המיעוט לדבר עשר דקות. וזה אתה, מיקי. תגדיר "מיעוט". "מיעוט" זה המצב של מיקי זוהר והסיעה שלו. אל תתרגל יותר מדי, אחמד. עכשיו, הם מדברים על עכשיו. - - - אני הייתי כל הזמן במיעוט.

עוד איום? עוד איום, מיקי. אתה מפזר איומים על ימין ושמאל.

אם אתם מתנהגים ככה, חכו, חכו. אנחנו שעה מנהלים דיון על כן יש אישור או אין אישור. אתם תנסו לחבל בישיבה הזאת, כי אתם לא רוצים שהבקשה של ראש הממשלה נתניהו לקבל חסינות נענית. הוא ביקש. אנחנו מקיימים דיון - - - אתה יודע מה?

תודה, אחמד. בבקשה, שלמה, שלוש דקות. היושב-ראש, מיקי הוא כמו מוכר ארטיקים. הוא כל הזמן מכריז: אני הולך. ראשית, לגבי הנקודה של האישור בקצרה. לפי הנוסח שהקראת - - - ברגע שהיושב-ראש התיר את קיום הדיון, מיקי מודיע שהוא לא חלק מהדיון. רגע, אבל המפקד שלך הולך. מותר לך להישאר? לפי האישור שאתה הקראת קודם משתמע שיושב-ראש הכנסת אישר את הדיון בעקבות חוות הדעת של היועץ המשפטי.

משהו כאן לא ברור, או שהטעו אותו לגבי הדיון, כי חוות הדעת של היועץ המשפטי, אי-אפשר ככה, זה לא כי חוות הדעת היועץ המשפטי קובעת שיש לו פררוגטיבה למנוע את קיום הדיון לשינוי נוהל. וזה שהוא כביכול נאלץ לאשר משמע שלא הסבירו לו על מה מדובר. דבר שני, אני רוצה להלין על הזימון הזה שכאילו מדובר בקבינט המדיני-ביטחוני, תוך 12 שעות זימון דיון כזה כל כך חשוב כדי להביא אותנו לקרקס הזה, קרקס של "רק לא ביבי", כי אין לכם מה להציע. תראו, איזה צבא של חברי כנסת הבאתם לפה. אין לכם מה לעשות בקמפיין. "רק לא ביבי" זה הקמפיין היחיד שיש לכם. אני לא מבין איך בכלל עם ניגוד העניינים של היועץ המשפטי, שבת זוגו היא זאת שכתבה את כתב האישור נגד ראש הממשלה - - ביבי ביקש,

- - הוא יכול לאשר את הפרוצדורה הזו שהיא המהות של החסינות הזאת. והדבר הזה הוא ניגוד עניינים ואסור לאפשר אותו. לכל הפחות להמתין עם הדיונים האלה עד שבג"ץ יחווה את דעתו. אני רואה כאן שיתוף פעולה שהוא ממשלת אחמד, שיתוף פעולה שהוא ממשלת הבלהות של מדינת ישראל,

גנץ, ליברמן, אחמד טיבי ואיימן עודה - - הבלהות זה אתם. אתם זה הבלהות. - - זו הממשלה שהולכת לקום. אתם מנסים להסיר את החסינות של ראש הממשלה בכוח, בקרקס פוליטי, בדיון שהוא לא מהותי בכלל. באים לא בלב פתוח ובנפש חפצה ומכריזים מראש שהולכים להסיר את החסינות הזאת. זאת בושה. תתביישו לכם שכך אתם הופכים, במקום ללכת לקמפיין אמיתי ומהותי מול אזרחי ישראל - - - שלמה, מיקי אמר שאתם הולכים. שלמה, חיילים אלמונים בלי מדים.

- - - אתם מעבירים את כל הדיונים לזירה המשפטית ולא נשארים בזירה המהותית. זה קרקס פוליטי. זאת צביעות. ואני רוצה

יש לי עוד חצי דקה, נכון?

אז אני רוצה להשמיע לכם את מה שאמר חבר הכנסת מאיר כהן. חצי דקה, בואו נשמע:

"מאיר: אין דבר כזה שהוועדה המסדרת - - - יושב-ראש הכנסת.

הכנסת ולא יושב-ראש הוועדה המסדרת." זה היה לפני שנה.

הסתיים, עם כל הכבוד. לא, לא הסתיים. לפני חצי שנה, חבר הכנסת מאיר כהן, חברת הכנסת יוליה מלינובסקי ועוד חברי כנסת אחרים התנגדו באופן נחרץ לכל שינוי בנוהל.

ואמרו: בשום פנים ואופן, נוהל זה נוהל. אתה זוכר את זה, חבר הכנסת מאיר כהן?

עכשיו הכול מותר? והכול השתנה, כי הכול מפוזיציה. וזאת צביעות. אני מתפלא עליך. אז וגם היום שמרנו על כבודו של יושב-ראש הכנסת, מה שאתם לא עושים. זה היה לגבי יושב-ראש - - - שמרנו על כבודו. עכשיו אתם לא שומרים על כבודו.

אתה אמרת: לא משנים נוהל, לא משנים נוהל.

שלמה, אני קורא אותך לסדר.

העיקר הכול לקרקס של "רק לא ביבי", שזה מה שאתם רוצים לעשות.

רבה, שלמה.

מי שעושה קרקס זה אתם עם ההצגות שלכם. בבקשה, תמר. רגע, אבי, מיקי-אני-הולך-זוהר עדיין כאן.

תמר,

מיקי אמר להרים ידיים. מיקי, עוד חמש דקות. מיקי אמר להוריד ידיים. תמר, בבקשה. (אחרי כן לק) מיקי, אתה זוכר, זוכר את - - - צביקה האוזר, אני נתתי זכות דיבור לתמר. יש פה הרבה מילים גבוהות הבוקר: פרוצדורה, ונוהל וכללים, וכל מיני דברים כאלה, הכל בשביל להסתיר את מה שאתם עושים. אין לכם שום סמכות לדון בדיון הזה. הכל בשביל "רק לא ביבי". אתם לא יכולים כלום להראות לציבור. כל מה שיש לכם להגיד זה " רק לא ביבי, רק לא ביבי". ומה שאתם עושים זה לתת עיר מקלט לנאשם בשוחד, נקודה. התכבדו ובאו כאן - - - - - - - - - וברחת. ברחת מההשתלמות, עכשיו - - - - - - הליכוד בורח. הליכוד בורח. הליכוד בורח. בבקשה, תמר. הליכוד בורח. - - -מיקי זוהר חזר. תגידו את הבשורה שלך לעם. הבשורה שלכם:

ביבי. אף אחד לא יודע מה יש לכם לתת למדינה. רק לא ביבי. הליכוד בורח. אתם בורחים מאחריות. זה קרקס שלא מתאים. - - -המהות של הדיון הזה. - - - אחרי יינון עכשיו ארבל. תתביישו לכם. תתביישו לכם. - - - אתם בורחים מאחריות. יש לי תיקון לנוסח.

בכיינים כשהיינו באופוזיציה. עכשיו תמר מדברת. יש פה באמת היפוך דמוקרטי מאוד מאוד פשוט.

דמוקרטיה נחשבת דמוקרטיה בפעם

בשביל להסתיר את העובדה שיש כאן כאלה שרוצים להפוך את הבית הזה לעיר מקלט לנאשם בשוחד, נקודה. ואנחנו כוועדת כנסת יש לנו תפקיד מאוד מאוד פשוט לעשות, הוגשה בקשת חסינות? אגב, לא היתה צריכה להיות מוגשת. ראש הממשלה היה צריך, ביום שנודעו החשדות נגדו לקום ולהתפטר, כי זה הדבר הערכי והמוסרי לעשות, והעובדה שמכהנת כאן ממשלה וכנסת עם ראש ממשלה שנאשם בשוחד, מישהו יכול לתפוס את המילים האלה,

במדינת ישראל? זאת תעודת עניות לכולנו, אין מקום לחסינות. מרגע שהוגשה, אין לנו ברירה אלא לדון בה. תודה רבה על כינוס הוועדה. אני מבקשת להגיע להצבעה על הקמת ועדה, דיון בהסרת חסינות, ולגמור את הפרסה הזאת עוד לפני הבחירות. קודם כל, אני חייב להדגיש: אנחנו כרגע לא בדיון של הקמת הוועדה. בסדר, נתקדם. בדיון הבא. כשנהיה בדיון על הקמת הוועדה חזקה על כולנו שאנחנו נשמע את הטיעונים ורק אחר כך נקבל את ההחלטות,

וחזקה על כולנו - - - לא יעלה על הדעת שלא נדון. הוגשה בקשה צריך לדון.

אנחנו נדון בצורה הוגנת ומיטבית. אם מישהו רוצה להשלים מילים, בבקשה. אם לא, אני רוצה לעבור להצבעה. יש לי הצעה לתקן את הנוסח, אדוני היושב-ראש. בבקשה. אבל - - - פה אנחנו מדברים על נוהל של שינוי פעילות הכנסת בפגרה. אני מפנה את כבודך, היושב-ראש, ואת חבריי חברי הכנסת לחוות דעת של היועץ המשפטי לכנסת, שהיא חוות דעת מאלפת. פתאום הליכוד, שבמשך שנים כשאייל ינון, היועץ המשפטי והיועצים המשפטיים היו נותנים חוות דעת אז היו בסדר גמור ולא היה ניגוד עניינים,

ברגע הראשון שניתנה חוות דעת שלא מקובלת עליהם, לא לרוחם, אז פתאום קמה קול צעקה, ופתאום מיקי זוהר מאמין בבג"צים וכל שני וחמישי רוצה להגיש בג"ץ,

אני מבקש לתקן את זה על מנת שלא נדון, לא נחזור עוד פעם על העניין הזה של שינוי נהלים בתקופת הפגרה, כי אני מפנה לסעיף האחרון, סעיף 22 לחוות דעתו של אייל ינון על כינוס המליאה, כי פה אנחנו רק מתייחסים לוועדות - - - שנייה,

הבנתי, הבנתי אבל שנייה - - - לא, אני - - - מחר תחזור למליאה, לכן אני מבקש להוסיף את זה שבהתאם לסיכום - - - לכן, ככל שהוועדה המסדרת תגבש הצעה בדבר הרכב ועדות קבועות תוכל הממשלה או 25 חברי כנסת לדרוש מיושב-ראש הכנסת לכנס את מליאת הכנסת לשם כך בהתאם לסעיף 7ב' לחוק הכנסת, ואז היושב-ראש יהיה עליו להיענות לדרישה זו. אני מבקש להכניס את זה לנוהל. אני רוצה לציין שני דברים. ועדה לא יכולה להצביע על כינוס המליאה. שנייה, עם כל הכבוד. די. אני מבקש לציין שני דברים.

אני מבקש מהסדרנים להודיע לנציגים שיצאו, נציגי חברי הוועדה שיצאו, שב-12:10 אנחנו מצביעים. כל מי שרוצה לחזור לוועדה כדי להצביע, אז בוודאי רשאי ומוזמן. אז קודם כל נבקש מהסדרן להודיע החוצה. מי שרוצה לחזור מוזמן לחזור. אבי, לא חייבים להודיע. הם יצאו - - - - - - הוא מנהל נכון את הישיבה. ככה עושים. אבל לא הוציאו אותם, הם יצאו מרצונם. איתן, איתן. אני מבקש. אני ביקשתי זכות דיבור.

תקבל. הדבר השני - - - אז עוד פעם, אני מבקש להודיע אם רוצים לחזור, ב 12:10 או סמוך לכך עתידה להיות הצבעה, אז אני מבקש שמי שרוצה לחזור בוודאי מוזמן לחזור. תודיעי גם את בקבוצת הוואטסאפ. הדבר השני, אני חוזר - - - מנהלת הליכוד פה. גם מנהלת הליכוד תודיע, אבל גם ליתר החברים. הדבר השני, אני רוצה עוד פעם להדגיש: כל מה שנעשה נעשה לאחר יידוע ובתיאום יו"ר הכנסת. אני חייב להגיד עוד משהו. אני בעצמי דיברתי אתו בשעה 21:00 בערב, ודיברתי כמובן גם עם היועצת המשפטית לוועדה, הכל על דעתה ועל פי הנחיותיה. לגבי הנושא של זימון המליאה, ואם צריך אז ארבל אסטרחן תשלים בנושא הזה. חוות הדעת באה ואומרת שזימון מליאה בנושאים האלה היא על פי בקשה של 25 חברי כנסת. חזקה על יושב-ראש הכנסת שברגע שיש פנייה כזאת הוא יקיים את הפנייה הזאת ויזמן את הוועדה, ולאור העובדה שאנחנו מדברים על חוק אם נדבר כמובן על חסינות, שזה בהקדם האפשרי, חזקה גם שיזמן את המליאה באופן מיידי כדי לקיים את הנושא בהקדם האפשרי. האם את רוצה להתייחס לזה?

ההחלטה שהתקבלה כאן בוועדת הכנסת היא מכוח סעיף מפורש בתקנון,

שמסמיך את ועדת הכנסת או הוועדה המסדרת לקבוע סדרי דיון בוועדות, ולכן כינוס המליאה מוסדר בחוק עם ההשלמה של חוות הדעת כעת, וזה לא - - - לא קשור להחלטת הוועדה.

אז עוד פעם אני אומר: חוות הדעת מציינת 25 חברי כנסת שבסיטואציה כזו אין לו שיקול דעת, הוא צריך לזמן את המליאה, וחזקה שלאור העובדה שאנחנו מדברים לפחות בנושא של ועדת הכנסת על "בהקדם האפשרי", חזקה שהוא יעשה את זה מידית, ויאפשר דיון באמת ענייני בנושא החסינות בוועדה שיש לה תפקיד מעין שיפוטי. בבקשה, רק בקצרה, חברי הכנסת עמר בר לב, צבי האוזר, ואנחנו מצביעים. תודה רבה. למרות שיצאו חברי הליכוד והקואליציה חשוב לי לומר את הדברים האלה.

ממרום מושבם הם כנראה לא שמו לב שבכל ועדות הכנסת, למעט ועדת הכלכלה וביקורת המדינה, יש רוב תמיד לקואליציה. ולכן, כמעט בכל ועדה תמיד יש רוב לקואליציה והקואליציה היא זו שבדרך כלל זוכה ומצליחה. למרות שאני כאן אחד הוותיקים, פתאום הפכתי, לא כמובן כמו חבר הכנסת טיבי, מהניסיון שלי בין הכנסת ה-19 לכנסת ה-20, בניגוד לכנסת ה-19 הכנסת ה-20 היתה כנסת אלימה - - - דורסנית. הליכוד פעל בכוחנות. מה שאתם עושים עכשיו זה לא כוחנות? זו לא דורסנות? להפוך את זה לקרקס פוליטי. בכל ועדה, במקרים שגם לא היה להם רוב,

כמו בוועדת החוקה, כשבני בגין היה חבר, אז הם הקימו ועדה אחרת בשביל שיהיה להם רוב. בוועדת החוץ והביטחון היו מקרים שדוד ביטן הגיע והחליף חברי ליכוד שרצו להצביע עם הקבוצה השנייה. לפחות זה בתקופת כנסת פעילה, לא בתקופת בחירות. שאיש לא יאיים עלינו בכוחנות, שיתרגל.

לחברי הכנסת הצעירים: אין לכם אפילו עוד מושג איך הכנסת מתנהלת. אז כבר אתם מתחילים להסביר לנו - - - יש מושג, כי גם כשלא היינו חברי כנסת היינו כאן. במילה אחרונה, חצי קוריוז. מיקי אמר "אתה תהיה חתום לנצח"? אז אני יכול לספר למיקי זוהר ולך ש "חתום לנצח" זה שם של אחד המבצעים הנועזים ביותר שצה"ל ביצע אי פעם. אני מאחל לך - - - רק חתום לנצח לדיראון עולם. הדובר האחרון, בקצרה. אדוני היושב-ראש, אני רק רוצה להבהיר, למען הסר ספק ולמען הפרוטוקול ולאור הדברים שנאמרו כאן, חלקם בחוסר אחריות: הישיבה הזו מתקיימת כדין בהתאם לתקנון הכנסת על דעת יושב-ראש הכנסת. אני גם רוצה התייחסות של היועצת המשפטית. ההחלטות בישיבה הזו מתקבלות ברוב רגיל כפי שהן מתקבלות בישיבה ועל כן מבחינת תקינות הישיבה הזו בהליך הנאות וכפי כשהדגשתי, על דעת יושב-ראש הכנסת, הדברים הם תקינים. היועצת המשפטית של הוועדה והצבעה. אולי לגבי הרוב, כי העלה את זה חבר הכנסת זוהר. יש הוראה בתקנון שעניינה סטייה מהתקנון, סעיף 142 שאומר: "הכנסת לא תדון בשום עניין בצורת דיון החורגת מהוראות תקנון זה ומהתקדימים אלא אם כן דנה ועדת הכנסת והחליטה על כך בהסכמת כל חברי הוועדה שהשתתפו, והחלטה כזו לא תהיה תקדים מחייב". כאשר רוצים לסטות מהתקנון,

התקנון אומר שכל מסתייג יכול לקבל 5 דקות דיבור במליאה, ובגלל לחץ זמנים רוצים לתת 4 דקות דיבור במליאה.

שסוטה מהוראה מפורשת בתקנון מחייבת החלטה של ועדת הכנסת פה אחד. אנחנו לא נמצאים במצב הזה. אנחנו לא מדברים על סטייה. מתקבלת פה החלטה בהתאם לסמכויות של הוועדה. מה המשמעות של המילה "תקדימים"?

תני לה לסיים. בבקשה. וסדר היום הוא באישור יושב-ראש הכנסת.

בדוגמה שנתתי, אם מחליטים לקצר את זמני הדיבור בהסתייגויות מ-5 דקות ל-4 דקות ומקבלים את זה בהחלטה פה אחד, זה יחול על אותו מקרה ספציפי - - - אז אני רוצה להבין, ההחלטה היא כדין, ברוב רגיל.

רגע. התייעצות סיעתית. אני מבקש התייעצות סיעתית. חמש דקות התייעצות סיעתית. ההצבעה ב 12:17. אני מודיע שג'אבר עסאקלה מצביע במקום עאידה תומא סלימאן - - - התייעצות סיעתית. 12:17 דקות ההצבעה. (הישיבה נפסקה בשעה 12:12 ונתחדשה בשעה 12:17.)

אנחנו חוזרים לדיון. רק מה שעלה מההתייעצות הסיעתית - - - אני רוצה להבין למה - - - אני מבקש להכניס,

את המשפט שהשמטתם מחוות

הרע במיעוטו. אני מבקש התייחסות של ארבל אסטרחן לנושא הזה,

בבקשה. אני קורא את ההחלטה: החלטת הוועדה המסדרת בדבר מועדי פגרת הבחירות לכנסת ה-23 ופעילות הכנסת בפגרה, החלטה מספר 2. בהחלטת הוועדה המסדרת מיום י"ז בכסלו התש"ף 15 בדצמבר 2019, בסעיף 9(א) במקום "הוועדה המסדרת וועדת הכנסת רשאיות לקיים ישיבות בעניינים שבסמכותן, באישור יושב ראש הכנסת לאחר שקיבל חוות דעת מהיועץ המשפטי לכנסת, ללא אישור ועדת ההסכמות" יבוא "הוועדה המסדרת וועדת הכנסת רשאיות לקיים ישיבות בעניינים שבסמכותן, ללא אישור ועדת ההסכמות, ואולם דיונים כלליים בנושאי פיקוח על הממשלה, דיונים בהצעות לסדר היום שהועברו מהמליאה ודיוני חקיקה וחקיקת משנה, יחייבו אישור של יושב ראש הכנסת לאחר שקיבל חוות דעת מהיועץ המשפטי לכנסת". בבקשה, ארבל אסטרחן. הציע פה חבר הכנסת קרעי להוסיף "דיונים בנושאים שעל סדר היום הציבורי", אז קודם כל, בעיקרון הדברים האלה ייכנסו בדיונים כלליים בנושא פיקוח על הממשלה. לא, לא פיקוח. אז מה זה "לא ענייני פיקוח" שיכולים - - - זה מה שהיועץ המשפטי כתב. אני שואל את היועצת המשפטית, עם כל הכבוד. ככל שמדובר בנושאים שבהתאם לחוות הדעת שיקול הדעת של יושב-ראש הכנסת בהם מצומצם מאוד. מה שנקבע כעת, שלא יצטרכו את אישורו בכלל. למשל, נושאים של הקמת ועדות, למשל, נושאים של חסינות,

נושאים של שינויים בהרכבי - - - לא, את זה לא כתבתם בחוות הדעת - - - זה נושא שנדון בו.

ולכן אני אומרת את זה - - - אבל נושאים שעל סדר היום הציבורי,

- - - לכן הוועדה, הדבר הזה ייכנס בדיונים כלליים בנושאי פיקוח. אז למה היועץ המשפטי כתב את זה בנפרד? היועץ המשפטי כתב: "נושאים שעל סדר היום הציבורי ונושאים כלליים של פיקוח". ברור שברגע שזה איזה שהוא דיון כללי

אז תכתבו את זה בתוך התקנון. למה את מגבה את - - - תודה על ההבהרה.

אני חוזר על זה: אנחנו מצביעים על הנוסח המדויק שעולה פה, ותודה רבה. בבקשה, מי בעד?

למה השתמטת? זו בושה לעשות את ההצבעה הזו ולהשמיט גם דברים מתוך חוות הדעת. זו בושה, זו צביעות. כל מה שאתם עושים כאן זה צביעות, והופכים את הכנסת לקרקס פוליטי בגיבוי חוות דעת של יועץ משפטי שנמצא בניגוד עניינים.

רק חברי ועדה או ממלאי מקום מצביעים.

כל הצבא של חברי הכנסת שהגיעו. כולם, כולם, תצביעו. גם אתה תצביע. משטר פרלמנטרי אמון על הצבעות רוב ומיעוט.

בושה וכלימה מה שקורה כאן עכשיו. אני לא מבין איך אישרו לכם בכלל את הקיום של הדיון הזה. - - - נעבור להצבעה שמית. אבי ניסנקורן בעד חילי טרופר - - - - קארין אלהרר החליפה אותו,

מיקי חיימוביץ, בעד איתן גינזבורג בעד מאיר כהן, בעד פנינה תמנו, בעד צבי האוזר, בעד אסף זמיר, בעד מיקי זוהר, לא נוכח שלמה קרעי, נגד אופיר כץ לא נוכח ניר ברקת, לא נוכח קטי קטרין שטרית, לא נוכחת דוד ביטן,

לא נוכחת שרן מרים השכל, לא נוכחת אחמד טיבי, בעד ג'אבר עסאקלה בעד אנטאנס שחאדה בעד יואב בן צור, לא נוכח משה ארבל, לא נוכח עודד פורר, בעד יוליה מלינובסקי בעד אורי מקלב לא נוכח יעקב טסלר לא נוכח אופיר סופר, לא נוכח מתן כהנא, לא נוכח איציק שמולי,

אני יכול להגיד משהו? שלמה, בלי